נעבור לסעיף השני שעל סדר היום - תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון) התשפב 2021. מי

בושה וחרפה, אני לא מאמין שאתה בכלל מוכן לדון.

תכף תשמע הם רוצים להעלות את המחירים של רואי החשבון כדי שהחברות ישלמו יותר. הביטוי

זה לא נובע מתוך דאגה לכיסם של רואי החשבון.

שמקצים לזה פחות משאבים ופחות כוח אדם איכותי, וזה יכול לפגוע גם באיכות

כמובן, על מדינות שיש לנו סטנדרט בהשוואת דין משווה: ארצות הברית,

באותו מחקר אחרון שנתייחס אליו בהמשך הדברים, כשנעשתה בדיקה למדינות נוספות ראינו שאנחנו ועוד שתי

והתיקון המוצע הזה בא פשוט לנטרל את הרכיב הזה בגילוי.

אני בכוונה לא מתקשרת אליו כדי לא ללכלך את האוזן שלי בזה, וכמו שולדימיר בליאק הוא רואה חשבון במקצועו אז לכן טוב שהוא לא פה. דווקא הייתי שמח לשמוע אותו. ברגע שמשרד רואה חשבון גדול מוציא הצעת מחיר לשירותים של ביקורת זה כולל הרבה מאוד מרכיבים, ומי שעובד במשרד זה הרבה מאוד אנשים בדירוג שכר שונה. כשהדיווח מגיע בסוף לדוח זה סך הכול השעות של גם המתמחה הכי זוטר וגם השותף הכי בכיר. וכשאת עושה את החלוקה המחיר לשעה הוא לא מחיר שמבטא - - - אבל זה מפתח מסוים. כן, אבל זה מפתח לא מדויק. אני לא השתכנעתי. אבל היושב-ראש, המפתח הוא אחיד לכולם. נכון, אבל אתה יכול לקחת חברה כמו דה לויט ואתה יכול לקחת רואה חשבון אחר שהוא לבד וזה המשרד שלו והוא עושה את כל העבודה לבד. לכן המדד לא רלבנטי בכלל. אתה מבקש להשאיר פרסום של מדד שהוא לא רלבנטי. המדד שכן רלבנטי זה סכום שאתה משקיע בביקורת לעומת המחזור שלך. אבל אם אני מבין נכון אתם רוצים להוריד את הסכום.

את הסכום אנחנו לא רוצים להוריד, לא רוצים לגעת בו. לא נוגעים בסכום, מורידים רק את כמות השעות. רק מבחינת הדיווח יהיה רק את שכר הטרחה מפולח למה שקשור לביקורת ומה ש - - - ברור.

אני אשמח לכמה נקודות שעלו כאן. קודם כל, רק לספר איזושהי אנקדוטה קטנה: הייתה חברה שדיווחה לנו שעות ביקורת בהיקף מסוים. החברה הזאת הייתה בצפון הארץ והיה לה משרד רואי חשבון בדרום הארץ שדיווח על שעות ביקורת של נסיעות מהדרום לצפון. החליפו חברת רואי חשבון ובאופן מפתיע ירדו שעות הביקורת בצורה דרסטית.

הנתון הזה הוא לא נתון שמשקף בהכרח את איכות הביקורת. כולנו נסכים שהשעות שרואה החשבון עושה בדרך למשרדי החברה לא משקפים - - - כשאני הייתי עצמאית הייתי מבקשת הפרדה מרואה החשבון שלי בין שעות מנהלה לשעות עשייה כל אחד ינהל את עצמו, יגדיר - - - אבל בסוף זה דוח של חברה ציבורית. הנתון של פרסום ודאות הוא מטעה בוודאות. כמובן שאנחנו בעד שקיפות, וכל הערך שעומד מאחורי גילוי ללקוחות ולציבור זה ערך של שקיפות, אבל צריך לאמוד גם מה המחיר, אם אנחנו שמים נתונים - - - חבר הכנסת ולדימיר בליאק שנכנס כעת לעדכן אותך: אנחנו בתקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים ומידיים. הרשות מציעה להוריד בפרסום את כמות השעות של רואה חשבון מבקר ולהשאיר רק את הסכום. אנחנו בדילמה הזאת.

למה? אני לא הבנתי למה. בסופו של דבר גם היו לי שיחות על זה עם לשכת רואי החשבון.

המוטיבציה של לשכת רואי החשבון. מי שהביא את זה זה לשכת רואי החשבון. זה להעלות את שכר הטרחה. אני בכנסת 10 חודשים. לפני 15 שנה שימשתי כרואה חשבון, ונמנעתי מלקחת למשרד חברות ציבוריות, לא פעם מטעמי שכר טרחה. גם היו לי על כך הרבה שיחות עם הלשכה. אין לי כאן עניין אישי, אין לי שום עניין אישי, אני רק אומר מהפרקטיקה. אני מכרתי את חלקי, למען גילוי נאות.

לא שילמתי השנה אגרה אז אני לא רואה חשבון לפי החוק. למה? אצל רואי חשבון גם אם לא משלמים אגרה עדיין נשארים. זה לא כמו אצל עורכי דין. אסור לי לעסוק. טוב, זו תקנה אחרת.

אומר שהרבה משרדים נמנעים מלקחת תיקים של חברות ציבוריות, וכמובן שאם שכר הטרחה הוא נמוך זה משפיע באופן ישיר על איכות הביקורת. וזה מה שיביא את השינוי? שיורידו את זה? אני חושב שהאינטרס הציבורי מחייב אותנו גם לתגמל את רואי החשבון בהתאם, כי הביקורת היא נדבך מאוד חשוב גם מבחינת איכות הדוחות ובסופו של דבר ההחלטה של המשקיעים האם להיכנס או לא להיכנס, וכל מה שנובע מכך. אני לא הצלחתי להבין יש המון מרכיבים בהצעות המחיר, יש המון מרכיבים בשקיפות. ההצעה כאן היא אם נוריד את פירוט השעות בגלל המרכיבים שהסבירו אותם פה, שהסבירו ששעות זה כל מי העמסות, שזה לא משקף את האיכות וכו'. זה המרכיב שישנה, אל מול חשיבות אחרת של שקיפות? אבל אין פה שקיפות, שקיפות פה היא לא רלבנטית. זה לא חברה ממשלתית שמוציאה מכרז, זה עולם אחר. אין פה את ערך השקיפות, יש פה ערך של איכות הביקורת. - - - לחברות הציבוריות. זה גם ערך. אין ספק, בגלל זה אתה מפרסם דוח רואה חשבון מבוקר, כדי שתהיה שקוף. אתה אומר לי שלנו כאזרחים או למי שמבקר הכלי הזה לא נותן כלום בקטגוריה של - - - אם אני חברה בדירקטוריון וראיתי סכום מטורף על X שעות אני יכולה לשאול אותו שאלות, כי זה אחד המדדים

מטפלת בהם. אני יכולה לקבל נתון השוואתי ולהסתכל על דברים. אבל כחברת דירקטוריון את רואה את הדברים. אבל אין לי את ההשוואה לאחרים. מה זה קשור? את צריכה לבדוק את איכות הביקורת. הרי מה זה איכות הביקורת? הגשת דוח מבוקר, לא קיבלת הערות עליו, אחרי שהגשת את הדוח? איכות הביקורת בסופו של דבר נמדדת עד כמה הדוח הכספי משקף באופן נאות את הפעילות הכספית. אני חושב שבהקשר הזה הנתון הזה הוא לא מוסיף. כאילו- כל מי שישב לפנינו לא הבין בזה ו - - - אבל אם אני יושב בדירקטוריון והחברה אומרת לי שמשלמים הרבה, ואני לא יודע להשוות את זה לעומת כמה שעות משקיעים, אז אין לזה משמעות. הדרך היחידה להשוות היא לדעת גם כמה משלמים וגם כמה שעות.

הדרך הנכונה להשוות היא לקבל כמה הצעות מחיר. זאת הדרך הנכונה להשוות, ולא לפי כמה שכתוב בדוח כמה שעות וכן הלאה, כי כשאתה מקבל הצעת מחיר אז היא הרבה יותר מפורטת ואתה רואה מי עובד על מה ומה עושים. זה גם לא מדויק. אני בטוח שכל יו"ר דירקטוריון לפני שהוא בוחר חברת רואה חשבון מבקר מקבל כמה הצעות מחיר ובודק כל אחת, וגם נפגש ומדבר, ולא עושה את זה על בסיס דוחות השוואתיים בגלל שהוא ראה שבחברה אחת יש ככה ובאחרת יש משהו אחר. אני קוראת בדברי ההסבר שכתוב בפירוש שהוראות הגילוי נקבעו במטרה להשיג שקיפות על התגמולים הניתנים. מרכיב השעות הוא חלק משקיפות. אבל הוא לא רלבנטי. זה יכול להיות שעות של פקידה או שעות של רואה חשבון שנוסע מהצפון לדרום, וזה יכול להיות שעות עבודה של רואה חשבון בכיר. אז איך את מוסיפה את זה - - - אני מכירה את כל ההעמסות, מכירה. זה נכון שזה נקבע בתקנות, אבל תקנות אפשר לשנות, ובשביל זה - - - לא בכדי הסכם ההתקשרות עם רואה חשבון לא נגזר משעות ביקורת. הוא לא נגזר מהשעות, וזה שונה מיועצים משפטיים ומכל מודל תמחיר אחר. כאן את לא יכולה לגזור את העסקה שלך משעות הביקורת בדיוק בגלל הדברים שעולים פה. ולכן הגילוי הזה הוא גילוי שלא מוסיף. במקביל, אני מסכימה עם מה שאת אומרת אנחנו נוקטים בפעולות נוספות על מנת להביא לביקורת איכותית, זאת המטרה שלנו. וזה צעד אחד מבין מספר צעדים. הייתי מציע גם שיפסיקו לדווח על חמשת בעלי השכר הגבוה. זה יחסוך הרבה כסף, בגלל זה כולם מעלים את השכר כל הזמן, כדי להיות במקום הראשון. בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: תיקון התוספת השביעית בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים),

בתוספת השביעית - בסעיף 1- בפסקה (2), במקום "ושירותי מס, וכן שעות העבודה שהושקעו על ידו במתן שירותים אלה" יבוא "לרבות שירותי מס הקשורים לביקורת"; בפסקה (3), במקום "שעות העבודה שהושקעו על ידו במתן שירותים אלה ותיאור" יבוא "תיאור"; פסקה (4) תימחק, בפסקה (6), במקום "עד (4)" יבוא "ו-(3)"; בסעיף 3- בפסקה (2), אחרי "ושירותים קשורים לביקורת" יבוא ", לרבות שירותי מס הקשורים לביקורת"; פסקה (3) תימחק. אני אסביר: לגבי סעיף 1, הפסקאות שקראתי אז במסגרת הפרטים שצריך לגלות בנוגע לרואה חשבון מבקר,

צריך לכלול את השכר שמשולם לו בעד שירותי ביקורת, זה המקום שאנחנו מציעים לבטל את החובה לפרט את שעות הביקורת. לפי הפסקה הזאת אנחנו מדווחים על שירותים אחרים, גם שירותים אחרים שרואה החשבון נותן לחברה ומוחקים גם משם את רכיב השעות. לא הבנתי למה משם את מוחקת את רכיב השעות? מאותה סיבה. יישאר גילוי על שכר הטרחה שמשולם לרואה החשבון, גילוי אחד זה על שכר טרחה שמשולם רק בנוגע לביקורת ולשירותים שנילווים לביקורת, והגילוי השני, בשורה נפרדת זה לגבי שירותים אחרים שרואה החשבון נותן לחברה, וזה כדי לוודא שאלות של אי תלות. והיום הדיווח הוא אחיד? על הכל ביחד? לא, היום הדיווח הוא לא ביחד, בצורה קצת שונה. כרגע זה ייצר יותר הבהרה. זה לא ייצר יותר עבודה? אני לא הבנתי כל כך - - - שוב אינן הבדל. זה עושה סדר ונותן הבהרה. לגבי פסקה (4)- אנחנו מציעים למחוק אותה לאור החלוקה הברורה יותר שעשינו בפסקאות (2) ו-(3), אז היא לא נדרשת עוד.

המחיקה אחר כך זה תיקון טכני. לגבי סעיף 3 זה הסעיף שעוסק בשינוי מהותי שמחייב הסבר של הדירקטוריון, וגם כאן נעשות ההתאמות בהתאם לתיקון שהסדרנו. בעצם לא יידרשו להסביר לנו את השינוי המהותי בהיקף שעות הביקורת כי יותר לא ידווחו לנו את הנתון הזה. אני מעלה את התקנות להצבעה. מי בעד הצעת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון) התשפ"ב-2021? הצבעה בעד

אין

כמו שהוסבר כאן, את מגוון המענים. אמרתם שזה רק פרק אחד ושלב אחד. כדי שאני אהיה שלמה בלראות את התמונה הכוללת אני מבקשת שיעבירו לוועדה את הטיוטה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00.